בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט, כ"ב בתמוז, התשפ"ג, 11 ביולי, 2023, בנושא צפיפות בתי הספר הבדואים בנגב, לציון יום הנגב, על פי בקשה של חבר הכנסת יוסף עטאונה, שתכף יצטרף אלינו. הוא ביקש לומר שהוא מסתובב בכלל ועדות בכנסת, בציון יום הנגב, והוא יצטרף אלינו בהמשך. אני רוצה לומר שאני ראיתי חלק מהמצגת, והייתי יוצא באמירה: האם באמת קיים סטנדרט כפול במדינת ישראל? אפשר לחלוק על הרבה דברים; אפשר לא להסכים, אבל ילד הוא ליד, וחובתנו, כמדינה, היא לדאוג שכל ילד במדינת ישראל יקבל את התנאים המתאימים כדי ללמוד. אין לי ספק שכולם יסכימו שכל השקעה שאנחנו נשקיע בילדי ישראל ולא משנה מאיזה מגזר לטווח הארוך זו ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות; הן בהפחתת הפשיעה, והן בכך שבסוף אותם ילדים יקבלו את ההשכלה המתאימה ויוכלו להיות חלק אינטגרלי,

שמוליק, בבקשה, אני מבין שיש לנו מצגת. (הצגת מצגת) שלום, אדוני היושב ראש, ותודה רבה על הדיון הזה. אני מניח שחלקו מוכר לך דווקא מההקשרים של החרדים,

הסיפור הוא

שיעורי הבגרות הם נמוכים; ושיעורי הנשירה מגיעים ל-20% - שהם שיעורי נשירה גבוהים. דווקא בבתי ספר כאלה הם זקוקים מאוד למרחב שיהיה מכיל, מכבד וקרוב. הם זקוקים למגרש ספורט; הם זקוקים למגרש משחקים; הם זקוקים לנוי,

ביישובים האלה, את היתרון האפשרי של הגודל. זה יכול להיות יתרון כלכלי בחיסכון; זה יכול להיות יתרון גדול בכל מה שנוגע למגוון מגמות, וכל מה שקשור בזה. מה אנחנו מנסים להגיד?

פעם אחר פעם, הוכח במחקרים שקטן זה מוצלח. זה אומר קשר אישי; מגע אינטימי בין המורה לבין התלמיד; סביבה תומכת, שיכולה לזהות את בן האדם ולהתייחס אליו; חזון והזדהות בתי ספר קטנים יותר הם כאלה שבהם הצוות מלוכד סביב חזון אחד, ועובדים יחד כדי לקדם אותו; שביעות הרצון היא אחרת לגמרי בבתי הספר הקטנים. כמובן שלבתי ספר קטנים יש קורלציה עם קהילתיות; עם אווירה של קהילה תומכת בבית הספר, ושבית הספר תומך בה; דבר אחרון, שהוא מאוד רלוונטי לאוכלוסייה הבדואית, דווקא בגלל העוני והמצוקה, זה הרבה פחות תופעות של הפרות משמעת ושל

1,006 תלמידים בבית ספר. תשעה קרוואנים צמודים זה לזה כמעין קרונות, ושני גנים שחוסמים את החצר; שישה מקלטים, שמאכלסים כיתות דחוסות ללא

36% מבקשות הבינוי של הבדואים,

מיועדות להחלפת מבנים יבילים קיימים.

למשל, זה 7%. בחמש השנים האחרונות, ביישובים מסוימים במועצה האזורית נווה-מדבר, שיש בה ארבעה יישובים בלבד, היו 324 יבילים חדשים; במועצה האזורית אל-קסום 244 יבילים; בלקיה, שהוא יישוב ותיק 101 יבילים חדשים נדחסים לתוך חצרות בית הספר; ואז ביישוב כמו כסיפה שיש כאן נציג שלו; מנהל מחלקת החינוך

עם 770 תלמידים ועם תשעה קרוואנים מפוצל, ועד שכבר מפצלים

התכנון אצל הבדואים דווקא בגלל שזאת אוכלוסייה ששיעורי הגידול הטבעי בה הם גדולים לא יכול להתבסס על דחיות ועל הצנחה של קרוואנים ב-01 בספטמבר.

להמשיך כך. צריך להיות תכנון, והוא צריך לצפות פני עתיד. לא יכול להיות הסטנדרט הכפול הזה, שבו

דרך החינוך אפשר ממש להתמודד עם כל האתגרים שניצבים בפני החברה. לפני תקופה לא ארוכה, כבוד היושב ראש, אנחנו קיימנו דיון בוועדת חינוך על תופעת הנשירה במערכת

ילד הוא ילד, וצריך לדאוג לכולם. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. כבוד היושב ראש; חברי היקר, חבר הכנסת יוסף אלעטאונה, שמגיעה לו הערכה גדולה מאוד על הרמת היום הכל כך חשוב הזה. למה הוא כל כך חשוב? יש כל מיני קבוצות מוזנחות, שסובלות מאפליה שיטתית בתוך מדינת ישראל, אבל אין ספק שתושבי הנגב, לרבות הכפרים הבלתי מוכרים, סובלים הכי הרבה, מהאפליה הכי קשה. אני רוצה לברך את האנשים היקרים שנמצאים פה: עבד אלעזיז נסאסרה, ראש מועצה מקומית אל-כסיפה; איברהים אלהואשלה; חאבס אלעטאונה; גם ראיתי את נציג המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, עלי הואשלה. אני לא רואה אותו פה; ראיתי אותו בישיבה הראשונה - - - הוא בדיון בוועדה אחרת. (היו"ר יוסף עטאונה) אנחנו צריכים לדבר בערבית עכשיו. נציגי משרד החינוך נמצאים,

אני גם רוצה לברך את מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית, עאדל עאמר; ואת מזכיר חד"ש אמג'ד אל-שביטה. עצם הגעתכם לפה מראה על מחויבות עמוקה לנושא הכל כך חשוב לכולנו.

אימאן ח'טיב; ד"ר יאסר חוג'יראת; - - - עסאם; ולמרות שהוא לא נמצא באולם הזה חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, שגם הוא מקדם את סוגיית הנגב ויש לנו הרבה הערכה

לא כמו המצב הקיים. טובת החברה, בכלל, היא שלא יהיו כפרים בלתי מוכרים. לכן, את הרוע הזה צריך להפסיק. רציתי להגיד שאת כל הטענות שאני שומע כלפי הערבים בנגב שמעתי נגד קבוצה אחת ויחידה. יו"ר הוועדה, יוסף טייב, גם בהיותך דתי, אני רוצה להגיד לך שאת כל מה שאני שומע כלפי האזרחים הערבים בכפרים הבלתי מוכרים שמענו בהיסטוריה נגד היהודים; אם זה בימי מצרים לפני הספירה, ועד לאירופה של שנות העשרים, כשנאמר שהם משתלטים על אדמות ושהם מתרבים. את זה שמענו בדיוק גם בהיסטוריה העתיקה וגם בהיסטוריה של המאה ה-20. צריך להפסיק את העוול הנורא הזה. צריך להכיר בכפרים הבלתי מוכרים; צריך לקדם את החינוך. זו הטובה של כולנו. תודה רבה לכם. תודה רבה, חבר הכנסת איימן עודה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. סלאם עליכום ג'מיען, צוהריים טובים לכולם. קודם כל, אני מברכת אותך, אחי, יוסף, על היוזמה הזו. אני לא יכולה שלא להזכיר את המנוח,

זכרונו לברכה. בן אדם יקר לכולנו,

שעשה ועבד, והרים את היום הזה פעמים רבות.

אנחנו מנסים להנכיח את הנגב בכל הוועדות, בכל יום, בכל הדיונים שנערכים בכנסת לא רק כי אנחנו אוהבים את הנגב, אלא כי באמת ישנם צרכים זועקים, שלצערי הרב לא מגיעים לידי פתרון, למרות ניסיונות,

גם יושבים בכיסא הזה. אנחנו לא יכולים להסתפק ברצונות, כבוד היו"ר הקבוע של הוועדה.

צריכות להתלוות גם תכנית

לא יכול להתקבל על הדעת שבמדינת ישראל, 2023, ישנם ילדים שהם בגיל חינוך חובה שלא מצליחים להגיע לבית הספר. שאין להם בית ספר. שאין להם גן. שאין להם מעון. שאין להם אפשרויות בסיסיות לא לרפואה ולא להתפתחות נורמלית ורגילה,

ב-01 לספטמבר אנחנו יכולים לראות את עצמנו עם מספר גדול של ילדים שמגיעים ללמוד; שמצפים מאיתנו, כראשי רשויות, לספק להם כיתת גן חובה או טרום חובה, כיסא מסודר ותנאים בסיסיים: בניין יביל. נכון להיום, כבוד היושב ראש, הגשנו את הבקשות לקבלת תקצוב ליבילים בחודש ינואר, אם אני זוכר נכון לפני קצת יותר מחצי שנה ועד היום לא קיבלנו הרשאות; לא קיבלנו את הכסף על מנת לבנות את הכיתות שאנחנו מצפים - - - למרות שיש כסף. אנחנו מדברים על יבילים; לא על בינוי קבע. הנושא הזה צועק לשמים. אני פונה בכל יום עם מכתבים, בירושלים וגם למחוז. לאחרונה פניתי ואמרתי שאנחנו נתקשה מאוד לפתוח את שנת הלימודים, בעוד כמה ימים, מאחר ונכון לעכשיו, חסרות לנו כיתות לימוד. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מדברים על תקציבים ועל בינוי. אנחנו בונים, מבקשים ועושים המון למען מערכת החינוך במגזר הערבי. כל התקציבים שאנחנו מקבלים הם תמיד חסרים; למועצות שלנו ואתם מכירים את המועצות טוב מאוד אין את המשאבים על מנת להשלים את הכסף מעבר למה שמתקצב משרד החינוך. הכוונה היא שמשרד החינוך תמיד מתקצב כמעט 90%, ויש את ה-10% שתמיד חסרים. אנחנו נאלצים להוריד בסטנדרטים של הבינוי ובביטוח, על מנת לעשות התאמות ולבנות את המוסד החינוכי שמצפים מאיתנו.

במדינה מתוקנת, כמו מדינת ישראל, מצפים למרחבים חדשניים, טובים ולמקומות רחבים, אבל אנחנו נאלצים להוריד בסטנדרט על מנת לבנות את כיתות הלימוד. יש לי שני מקרים עכשיו,

זכיינים וקבלנים, אבל לצערי הרב בהרשאה של משרד החינוך אין את הסכום הדרוש על מנת להשלים את המוסד החינוכי. בכל שנה אני קולט ילדים בעיקר מהכפרים הבלתי מוכרים. אנחנו מדברים גם על ההתחלה גן חובה וטרום חובה שעל פי החוק משרד החינוך צריך לספק להם כיתות לימוד.

למעשה, נופלים על כתפינו. אנחנו גוררים את העגלה, ומאוד קשה לנו לבנות,

ליצור מרחבים ומעבדות. הכל נופל על קופת המועצה, שהיא כל כך דלה, ולצערי הרב אנחנו כמעט ולא מקבלים את ההשלמות של

בכל המקומות שבהם אנחנו בנויים בניית קבע יש מפתח אחיד. אם רוצים לשנות אותו זה דיונים מסוג אחר,

זה לא באחריות משרד החינוך. לגבי מה שאמר ידידי, עבד, ראש מועצת כסיפה: כל רשויות הקבע נותנות שירותים לילדי הפזורה.

נקודה שנייה היא תכנית החומש 2397. הזיהוי בצורך, כתוצאה ממחסור של כיתות לימוד, עלה בפירוש בתכנית החומש, וכשליש מהתקציב של תכנית החומש נועד לצורך הקמת כיתות. על זה אין מחלוקת. בדיוק על זה אנחנו מדברים.

לכן פתחתי ואמרתי שעל זה אין מחלוקת. אחרי שמכון המחקר של הכנסת הוציא ניטור והערכה של תכנית החומש מתוך תקציב כמעט 1.2 מיליארד ₪ תוכנן תקצוב של כיתות בסך של כ-900 מיליון ₪. בפועל נוצלו 411 מיליון ₪. מהן הסיבות? אני קורא, בבקשה. יש בהחלט מחסור. הצוות להתרת חסמים מיפה את החסמים השונים כגון: מחסור בדרכי גישה למגרשים ומחסור בכוח אדם מקצועי ברשויות המקומיות. אין מחלוקת על הצורך בחינוך,

כמובן, לכל אזרח ואזרח. הממשלה בהחלט שמה על כך את הדעת, ויש צורך למפות את החסמים כדי לשחרר אותם, אבל אי אפשר לומר שהמצב הוא כפי שהיה לפני מספר שנים. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השניה היא לגבי בתי הספר בפזורה הבלתי חוקית.

יש מספר גדול של בתי ספר שהם בתוך מרכזי שירות.

לפני למעלה מ-20 שנה, ואכן יש שם אך ורק קרוואנים צפופים. זו איזו שהיא תכנית ישראלית של ישרא-בלוף כזה,

כבר אז נאמר שמדובר בפתרון זמני עד להסדרת התושבים ביישובי הקבע. לכן,

הדבר הזה מוכיח בפני עצמו הפתרון לחינוך

אלא ביישובי הקבע, שלשם צריכים התושבים להגיע, בסופו של דבר.

אולי אם תקשיבו לי, חברי הכנסת הנכבדים תשמעו. אותם מרכזי שירותים התחילו בחמישה-עשרה קרוואנים,

יש שם כבר 40 או 80 קרוואנים. זה באמת לא פתרון. הפתרון הזה הוכיח את עצמו. המציאות מוכיחה - - - הפתרון הוא להפוך את היבילים לבניית קבע,

ואפשר להכיר במקומות.

מהר מאוד, כדי שיממשו את זכותם ללמוד כמה שיותר מהר, ובמקביל לפתור את כל הבעיות של ההכרה ביישובים. אני חייב לציין שיש שיתוף פעולה טוב מאוד, ואיפה שאפשר לבנות משרד החינוך כן בונה. הבעיה שלנו היא בכך שאנחנו נותנים שירותים ליישובים הלא מוכרים.

ואז אנחנו נאלצים להביא מבנים יבילים,

אתה לא מקבל תקצוב. צריך לציין נקודה חשובה: יש רק ספק אחד במדינת ישראל שמספק יבילים. גם אם הם יתנו את האפשרות עכשיו לא יספיקו להציב לכולם עד ה-01 לספטמבר. הבעיה עומדת בפני כל

צריכה להיות החלטת ממשלה. אנשים צריכים להיכנס לעובי הקורה בנגב ולקבל החלטות קשות. לא יעלה על הדעת שמצב החינוך לא מתקדם.

יש לנו, בנגב, כמעט 100,000 תלמידים; יש לנו,

מעל 18 בתי ספר עם מעל 800 תלמידים; ו-60 בתי ספר עם מעל 550 תלמידים. יואב קיש צריך להיות נוכח בישיבה הזו; לסייע לחברה הבדואית;

לדוגמה: כל הסיפור של כיתות אתגר וכיתות מב"ר,

הוא משהו שגורם לפעמים לצפיפות, כי אתה צריך גם לפצל כיתות, ועל זה אנחנו לא מקבלים מענה. השנה, הבקשה שלנו באורט אבו רביעה סורבה, למרות שאמרתי שאנחנו כן דורשים עוד תוספת של כמה כיתות בשל